אני מתכבד לחזור מההפסקה ולפתוח את ישיבת הוועדה בנושא הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תיקון מספר 4 הוראת שעה נגיף הקורונה החדש תיקון, הארכת תוקף התשפ"ג 2023. אנחנו כרגע נדון בה הסתייגויות, אנחנו נתחיל עם ההסתייגויות מטעם סיעות העבודה,

המחנה הממלכתי חדש,

מישהו מעוניין לנמק? אני מנמק במשותף את ההסתייגויות מטעם ישראל ביתנו על פי בקשתם. בבקשה גלעד, חבר הכנסת.

אני אהיה קצר מאוד אדוני, ראשית ברכות על התפקיד הרם שאתה נכנסת אליו, אני מאחל לך שתנחה אותו במתינות וביישוב דעת, שלא מאפיינים בדרך כלל את דיוני הוועדה בחודשיים האחרונים, אני בטוח שתצליח כתלמיד חכם שזוכר שדרך ארץ קדמה לתורה, אני בטוח שאתה תצליח. תודה.

אין צורך להאריך בדברים, מכיוון שבסופו של דבר זו הצעת חוק שאנחנו לא מתנגדים אליה, ובניגוד למנהגה של הקואליציה הנוכחית בשיבתה בספסלי האופוזיציה עד הבחירות האחרונות, אנחנו רואים את תפקידנו לשרת את כלל אזרחי ישראל באופן נאמן ובאופן ענייני, ולכן בניגוד למנהגכם אנחנו לא מתנגדים להצעות חוק שמטרתן להיטיב עם אזרחי ישראל, בוודאי לא להצעות חוק שבעצם אנחנו יזמנו בתקופתנו שהרי מדובר כאן בהארכת הוראת שעה. אבל ראוי וידעו אזרחי ישראל, שלצערי זו לא ההתנהגות שאנחנו נתקלנו בה בעת שהיינו בקואליציה, וזו גם לא ההתנהגות היום של הקואליציה, שפעם אחרי פעם אינה מוכנה לקדם הצעות חוק מיטיבות עם האזרחים, שבסופו של דבר גם לא עומדות בסתירה לעמדות הקואליציה, שהסיבה היחידה לאי קידומן זה העובדה שחברי כנסת מהאופוזיציה הם אלו שמציעים את הצעות, הם אלה שמציעים את הצעות החוק, וחבל שכך הם פני הדברים, ובהינתן באווירה הנוכחית גם בוועדה הזו, גם בוועדות אחרות קבועות או לא קבועות, כמו שחבר הכנסת סגלוביץ ואני ראינו זה עתה בוועדה המיוחדת לריטוש פקודת המשטרה. אז לצערי, האווירה בבית הולכת ומידרדרת, כשם שהאווירה בחברה הישראלית, ברחוב הישראלי הולכת ומידרדרת, כי אנחנו באמת נמצאים כאן בצונאמי של חקיקה מאוד מרחיקת לכת בו זמנית, סימולטנית בוועדה הזו, בוועדה לשינוי פקודת המשטרה, בוועדה לדיון בהצעת חוק יסוד הממשלה, ובעוד שורה ארוכה, הצעת חוק החמץ שנידונה היום בוועדת הבריאות. יש פה ממש מתקפה רב חזיתית מצד הקואליציה על ציבור גדול, שגם אם נסכים שהוא לא ,50% למרות שמספרית אנחנו יודעים מה היו המספרים, גם אם נסכים שהוא 48% מהציבור, יש פה ממש מתקפה כוללת של קואליציה שנהנית מ- 64 מנדטים ואף אחד לא כופר בזה, אבל נבחרה בקולות של 50% או 50.5% מקולות הציבור הישראלי, מתקפה באמת שאנחנו לא זוכרים כדוגמתה בתולדות הבית הזה על הצד השני, שהוא לא מיעוט מבוטל גם שפועלים נגד מיעוטים, צריך להיות מאוד מאוד רגישים. גלעד, אתה רוצה להתכנס לנימוק ההסתייגויות?

אתה יכול לקבוע לי זמן, על התוכן אני בוחר לנמק את ההסתייגויות בהתאם לתפיסתי, הכל בסדר. אתה יודע אני בסופו של דבר אני זה שמוותר פה על, יכולנו לעשות את זה הרבה יותר ארוך את הטקס. אז אני אומר עוד פעם, אין פה מצב של קואליציה, היו כבר קואליציות בתולדות מדינת ישראל של 80 חברי כנסת, אפילו של 90 חברי כנסת, ראיתי איזה סטטיסטיקה שבעשורים האחרונים הממוצע של חברים בקואליציה הוא מאוד קרוב ל 70 חברי כנסת, 69 מישהו חיפש. אז אני אפילו לא מדבר על מצב שבו גם קואליציה של 90 חברי כנסת צריכה להיות רגישה כלפי האופוזיציה שמייצגת 25% מהבוחרים, פה המספרים ידועים, תוצאות הבחירה אפשר לשלוף אותם בגוגל בחיפוש פשוט בגוגל, יש אפילו כאלה טוענים שלצד שמתנגד לקואליציה הזאת, היה כמה עשרות אלפי קולות יתרון, והיה בגלל ההתארגנות והאובדן הקולות אז נוצרה התוצאה, אבל אני אפילו לא אמר את זה. 50-50, 50.5 למול 49.5 להיות בכזאת מתקפת חקיקה, עוצמתית דורסנית, שדורסת גם את האופוזיציה, דורסת גם את הייעוץ המשפטי של הכנסת ושל הממשלה, דורסת באמת רבבות מומחים מדיסציפלינות שונות, שבפעם הראשונה בתולדות המדינה משמיעים את קולם, ואתם יודעים שזה לא המפלגות מארגנות את זה, זה ממש התעוררות ספונטנית. מארגנת את זה, כנס לאתר שלהם. חנוך אתה יודע, א' תדבר, תראה אני מגן על זכותך לומר בדותות למיקרופון. אני לא צריך את המיקרופון. אז הכל שטויות. בישיבה שסיימנו לפני המליאה ישב פה יזם בתחום הביו מד שהוא בוגר בני עקיבא, הוא הציג את עצמו כמי שגדל בקהילת הציונות הדתית, כמי שהדריך בבני עקיבא, שירת כקצין בחי"ר, ארבע שנות קבע, השתחרר בדרגת סרן, אני לא יודע אם הוא היה מגדיר את עצמו שומר תורה ומצוות, אבל הוא העיד על עצמו שהוא מבניה של הציונות הדתית, מה אתה חושב שהוא מופעל על ידי הקרן החדשה כשהוא בא ואומר חברים, יש פה סכנה? אתה רוצה שאני אביא אחרים? אני רוצה לומר לך משהו, א' תמיד טוב להביא גם אחרים, אני לא שייך לאלה שאומרים כל החוכמה בידינו, אבל כאשר באמת מתעוררת פה גם מחאה עממית, אבל גם בסופו של דבר, תראה אני לא ידוע בתולדות הבית הזה כחסיד גדול של הנהלות הבנקים, בגדול אני שייך לצד שביקר לא מעט את התנהלות הנהלות הבנקים במדינת ישראל נכון? אני למשל גם ביקרתי את ראשי תעשיית ההייטק על זה שהם לא מעודדים התאגדות עובדים בחברות ההייטק בצורה מספקת, אני לא איזה שהוא חסיד גדול של דווקא של המגזר העסקי על כל שיגיונותיו במדינת ישראל, פורום קהלת הוא חסיד הרבה יותר גדול שלהם. אבל בוא יש פה רגע שאתה רואה התייצבות מעובדים ועובדות סוציאליות ועד ראשי המוסדות הפיננסיים, של אנשי מערכת הביטחון לדורותיה, ולצידם פעילי העזרה החברה האזרחית שלרוב עומדים מולם באיזשהו מאבק בוודאי שכן,

זה הנרטיב שלך, אני לא אפריע לך לבנות אותו עכשיו.

זה לא נרטיב שלי, אני חושב תקשיב, אני חושב שאפשר להתווכח תוך כדי הפרדה בין נרטיבים, ועמדות לבין עובדות בסדר? אבל העובדות לא מוסכמות עלי. אני יודע, אני יודע, אני לצערי בשנים האחרונות, בעיקר מהצד הפוליטי שלך, מאוד קשה גם להסכים לגבי עובדות, יש עובדה. מתקיימת כרגע ברחובות ישראל, המחאה הדמוקרטית הגדולה ביותר גם מבחינת משכה וגם מבחינת היקפה זו עובדה, אתם אוהבים את מה שקורה בה, אתם לא אוהבים, אתם מבקרים חלק מהקבוצות, זה בסדר גמור, אתם חושבים שהמחאה גולשת למקומות לא טובים, בסדר. אבל יש עובדה אחת, מעולם לא קמו מאות אלפי אזרחים ישראלים, במשך חודשיים וחצי יצאו בהמונים, לא קרה עובדה, אין בתולדות מדינת ישראל אין בתולדות מדינת ישראל הצטרפות של כמעט שתי רבבות אנשים של מומחים מקצועיים בתחומם, בצורה כל כך מאסיבית כל כך לא מאורגנת. אני לא מסכים שזה לא מאורגן, כל מה שאמרת עד עכשיו. חנוך הוא באמצע לנמק את ההסתייגות אז תיתן לו לסיים,

אתה יודע מה אז מאורגן, בסדר אז אתה אומר, מאורגן בסדר, אבל יש פה התייצבות של ראשי המשק, של ראשי התעשייה, של ראשי מערכת הביטחון לדורותיה, של דמויות מובילות בשדות החינוך, התרבות והאמנות, נכון, יש גם אחרים, אבל כדרך אגב, בהיקפים הרבה יותר נמוכים. אתה יודע אצלי בחדר תלויה תמונתו של ראש הממשלה יצחק רבין זכרו לברכה, אני הייתי אז אדם צעיר, הייתי היה קצין בקבע, אבל אני שותף להכאה על חטא, שהציבור שתמך ביצחק רבין לא יצא מוקדם מדי,

אבל ההפגנה הגדולה שבעיצומה נרצח ראש הממשלה, בעיצומו של גל הסתה חסר תקדים, הייתה התייצבות, גם אז גם זה עובדה, אתה שומע? אני נזהר. אני לא האשמתי דמות אחת, אני בכלל זהיר - - חסר תקדים נכון למועד ההוא, כשאתה מסתכל היום אני לא חושב שזה חסר תקדים. אתה יודע מה אני אפילו את זה, מכיוון שאנחנו נסכים שהוא חסר תקדים נכון להיום, אני חושב אני חושב שגם להיום אבל תעזוב,

עיצומו של גל הסתה קשה ונורא שלא נבלם בזמן, אבל הציבור שלנו יצא, רבע מיליון איש, 150 אלף איש, ברגע מסוים בתוך התהליך הקשה הזה, למול המחאה נגד תהליך אוסלו, גם ציבור ענק ואמר ליצחק רבין יש לך גיבוי, אני לא רואה את הציבור של הליכוד כרגע ברחובות, אז נכון היו בחירות אני לא כופר בתוצאות, אבל בוא כרגע עשרה שבועות מאות אלפים. אתה יודע שאנחנו בולמים אותם? בסדר גמור. אני אומר לך אמיתי. אל תבלמו. אתה יודע למה בולמים? כי לא נכון עכשיו אפרופו אחריות, לא נכון עכשיו שניתן לקבוצות האלה לרחוב. חנוך מכיוון שלצערי.

כרגע חבר הכנסת קריב מנמק את ההסתייגויות שלו, אז אין פה עכשיו דיאלוג,

בסדר, אבל אני מסיים, אדוני אני מסיים. מכיוון תראה, מכיוון שאני לא רואה ניסיון לא רואה ניסיון רציני של הליכוד, ואני אומר את זה בכאב פחות מתוך התרסה, אני באמת אומר את זה בכאב, מכיוון שאני לא רואה את מפלגת הליכוד שהיא מפלגה עם עבר מפואר והיא מפלגת השלטון, אני לא רואה את מפלגת הליכוד עושה מאמצים לבלום תופעות של בריונות פוליטית, שאני כדרך אגב מודה, הם לא משקפות את כל מצביעי הליכוד, הם מיעוט מבוטל, מיעוט מבוטל וקיצוני, אבל מכיוון שאני רואה את האנשים שמובילים את הבריונות הפוליטית הזו, מוזמנים לכאן, לרבות לדיוני הוועדה על ידי חברי כנסת של הליכוד, נכנסים לפה, אנשים שנכנסים לפה, ויושבים כאן ומצלמים, יוצאים מכאן ומניפים שלטים של שמאלנים בוגדים.

מה תבדוק את העובדות, כשאני רואה שבסופו של דבר אנשים שנקטו באלימות בגשרים בשנים האחרונות במחאות, עובדים במטה הליכוד בבחירות האחרונות, אז בכאב אני אומר לך, שאני לא מתרשם שהנהגת הליכוד כרגע עסוקה בבלימה של הידרדרות שלנו לתהומות של אלימות פוליטית. אבל אני שב ואומר גם כשאתם ישבתם באופוזיציה וניהלתם קרב אופוזיציוני מרהיב, בעיני קיצוני מדי אבל בוודאי קו אופוזיציוני נחוש שיש הרבה מה ללמוד ממנו, גם אז לא הוצאתם יותר מחמשת אלפים איש לרחובות, זה היה קרב אופוזיציוני מאוד משמעותי כאן וברשתות החברתיות, אבל בוא לא הוצאתם לא 20 אלף אנשים ולא 100 אלף אנשים לא שבת אחת. ופה בניגוד לדעתי למה שאתה אומר, אני אומר את זה גם, הלוואי והיינו יכולים לומר שמי שמוביל את המחאה הזאת זה מפלגות השמאל, הלוואי והיינו יכולים לקחת קרדיט על המחאה המדהימה הזאת, אני אומר מבחינת האינטרסים הפוליטיים הצרים של המפלגה שלי, אבל קורית פה מחאה שהיא גדולה הרבה יותר מבטח ממפלגת העבודה ומהמחנה הממלכתי ומיש עתיד, והיא יותר גדולה מהשחקנים בחברה האזרחית, והיא הרבה יותר גדולה מול פני התקשורת, שאתם טוענים שמלבים את המחאה. זאת מחאה שלא הייתה כדוגמתה בתולדות מדינת ישראל, והמחאה הזאת לצערי, שמתמשכת מהיום הראשון שהתחילה החקיקה, לא מביאה אתכם, לא מביאה אתכם לחשוב פעמיים, תעזוב לעצור כמו שראשי האופוזיציה דורשים, אפילו אתם לא מסוגלים לומר לציבור הישראלי, לא נחוקק את החוקים האלה בשנייה שלישית בכנס הזה, שמסתיים בעוד שבועיים וחצי.

אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה, באמונה שלמה אנחנו מאמינים. אני יסביר לך למה, א' כשאתה אומר לי אני מאמין בזה באמונה שלמה, אתה יודע היטב שגם בתוך המפלגה שלך, אני. אמרתי את השמות מעל הדוכן,

יש בין בוא נאמר 5 ל- 15 חברי כנסת ושרים. זה פייק, זה פייק. רגע עד הסוף, שגם אם הם תומכים בחקיקה משמעותית בתחום הכנסת שינויים במערכת המשפט, דעתם לא נוחה או מהקצב או מעוצמה והיקף החקיקה. עכשיו זה לא שאני מסכים איתם והם איתי, סביר להניח שהיינו פה רבים בצורה אינטנסיבית.

יש הרבה יותר אנשים בתוך האופוזיציה שתומכים והתבטאו בעבר. אז אני צר לי להיות,

אז צר לי לומר לך - - אבל גלעד, תשמע אנחנו ממקום של נימוק לה הסתייגויות,

אבל יונתן אנחנו לא פה, באמת אני מסיים באמת כי גם אנחנו.

גם חבר הכנסת קלנר וחנוך, בבקשה תנו לו לסיים בבקשה. אז אני באמת אומר לך בוא, למה לא לעשות את זה? כי אם מה שאתם חושבים שצריך להיות הוא, שבליל הסדר הקרוב עם ישראל יסב סביב שולחנות החג ויקרא את ההגדה, ברגע של קרע נוראי בתוך הציבור הישראלי, שכמעט חוצה את החברה הישראלית, ואם אתם חושבים שלא ראוי לתת למהלכים, למשל של נשיא המדינה, את הזמן הבסיסי שיבשילו ושיחלחלו, ואם אתם רוצים ככה לחגוג את יום העצמאות ה- 75 של מדינת ישראל, אז בסדר אז תרוצו. אבל לא יכול להיות שאתם תאמרו, יש לנו ממשלה יציבה, הקואליציה מנצחת בפעם הראשונה מזה עשרות שנים, קואליציה הומוגנית ימין מלא על מלא, הכיסא לא מתנדנד, העם איתנו הצביע בבחירות, ולא תאמרו רגע אנחנו יכולים להרשות לעצמנו גם אם יש חצי אחוז, עזוב 30%, גם אם יש אחוז אחד למשהו שהוא לא יהיה הסכמה אבל קצת ימתן את תחושת הקרע, ובשביל זה אנחנו לא מחוקקים תוך שבועיים, אני מזכיר לך, אני לא יודע מה מתווה הנשיא אומר, אני גם לא מתחייב בכלל לתמוך בו, אנחנו את העקרונות שלנו הצגנו. אבל הנשיא יפרסם מחר מתווה, ביום ראשון מתווה, מה אתם חושבים? שבאמת אפשר לקיים פה דיון רציני בהצעה של נשיא המדינה, שהוא לא רץ מהר מהר להציע אותה, כי הוא שוקד עליה במה? בשבוע וחצי של חקיקה? זו הבשורה שלכם לעם ישראל, לחג הפסח וליום העצמאות? אז אתם, אתם מתנהגים, זה פשוט מדהים, אתם קואליציה שרגע אחד בטוחה בעצמה ובעוצמתה, ורגע שני מתנהלת כמי שמתמוטטת ונופלת עוד שנייה, והיא חייבת להשיג עוד הישג בלילה האחרון שלה של החקיקה. עכשיו רק משפט אחרון, אחרי שאמרתי את כל זה על הרפורמה, אני כן רוצה לומר דבר אחד לנושא הזה. תיארתי לעצמי שזה יגיע. לא על ההסתייגויות עצמם, בסדר? תראה אנחנו ציינו שבוע שעבר חודשיים לכינונה של ועדת החוקה, וועדת החוקה כוננה ב-4 בינואר, ב-4 בינואר, ואתה מסתכל במה התעסקה ועדת החוקה, יש חקיקה שעברה, חקיקה חשובה, יכול לדבר על חקיקה למשל שלי, שהייתה לה תמיכה גם של האופוזיציה, של זכויות נפגעי ונפגעות עבירה, אני אומר חקיקה שעברה קריאה ראשונה, לפעמים בהסכמה של חברי האופוזיציה כאן. לא דנים כאן בהתחלת דין רציפות בסדר, השרים שלכם, אתה יודע שהיו על שולחן הוועדה, כשאנחנו פיזרנו את הכנסת שקיבלנו את ההחלטה, היו השולחן הוועדה 20, 25 סטים של תקנות בנושאים כמו תקנות שיקום כלכלי, אפרופו רגע,

אפרופו חוק חדלות פירעון היו על השולחן תקנות לשיקום כלכלי. אני למרות שאני מפלגה שעושה פריימריז, אני הסכמתי לכנס את הוועדה תוך כדי הפריימריז, תוך כדי קמפיין הבחירות, כדי לדון בתקנות האלה שלא הייתה לגביהן מחלוקת, את התקנות האלה אני ורוטמן ואורי מקלב היינו עושים ביחד, היו פה דיונים שהיה רק אני מהקואליציה ואורי מקלב ורוטמן מהאופוזיציה והיינו עובדים ביחד על תקנות. ועדת ההסכמות בראשות יואב קיש סירבה לאפשר לנו לכנס את הוועדה, כדי לקדם תקנות, עכשיו כל התקנות האלה התאיינו כי זה ממשלה חדשה, השרים לא חותמים על התקנות, השרים לא חותמים, לא שר המשפטים שאני שב ומשתתף בצערו ובצער המשפחות, לא הניח על שולחן הוועדה תקנות, לא על שיקום כלכלי, לא על נושאים אחרים. ואני אומר ריבונו של עולם, תאמרו בתוך כל ריצת האמוק הזו, אין גם איזשהו רגע במהלך השבוע להחליט שיש יום דיונים לנושאים האחרים חוץ מהמהפכה המשטרית? טיפול בחוקים של נגד אלימות, חוק תקנות של שיקום כלכלי, צווים של עיריות שצריכות הסבת עבירות מנהליות לקנסות, ושר הפנים או ממלא מקומו כרגע לא חותמים ולא מחזירים לנו את הצווים האלה מחדש. אין מדינה פה לנהל, אני לא מצליח להבין את זה? אז רק בגלל שהחוק הזה פוקע תוקף שלו בעוד שלושה ימים אז אתם מביאים אותו ברגע האחרון? למה אתם לא מביאים את תקנות שיקום הכלכלי כדי לעזור לפושטי רגל ולהדריך אותם איך הם לא מסתבכים עוד פעם, התקנות האלה כתובות הן מוכנות, למה אתם לא עושים דברים? בסדר, אתם חושבים שהרפורמה זה לטובת האזרחים? אנחנו חושבים שזה אסון, אבל זה הדבר היחיד שיש לכם בקנה לטובת אזרחי המדינה? אני כבר לא מדבר על התקציב עזוב, אני מדבר על הוועדה הזו. איך יושב ראש הוועדה ואיך הקואליציה בוועדה, לא מתביישים לעבור עשרה שבועות של דיוני ועדה, תבדוק מה אנחנו עשינו בעשרה שבועות, וזה לא שלא שינינו חוקי יסוד, בו גם אנחנו עשינו תרגילים, נקרא להם קואליציוניים, זה לא שלא טיפלנו בדברים שהאופוזיציה חשבה שהם אסון, אבל תבדוק מה אנחנו עשינו בעשרת השבועות הראשונים לכהונה שלנו, ועוד בעידן שלקורונה, ששני שליש מדיוני הוועדה היו על תקנות קורונה, אז טיפלנו גם בנושאים אמיתיים שקשורים במפגש של האזרח עם מערכת הצדק, עם ההוצאה לפועל, עם בתי המשפט בערכאות הנמוכות, עם מתקני הכליאה במדינת ישראל, כלום לא קורה. טוב הדברים ברורים חבר כנסת קריב, אנחנו רוצים להתכנס לקראת, היות וציינת בפני שאתה ייצגת גם את. ההסתייגויות של ישראל ביתנו. של ישראל ביתנו, חברי רוצה לדבר בשם יש עתיד? לא אני לא.

טוב אנחנו נעבור מיד להצבעה על ההסתייגויות,

ההסתייגויות מטעם סיעת ישראל ביתנו, נתחיל עם סעיף 1 של קבוצת ישראל ביתנו, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות נדחתה. אנחנו נעבור להסתייגות מספר 2 של קבוצת ישראל ביתנו, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הסתייגות נדחתה. אנחנו נעבור להסתייגות מספר3 של קבוצת ישראל ביתנו, מי בעד? מי נגד?

הצבעה הסתייגות נדחתה. אנחנו נעבור להסתייגות מספר 4 של קבוצת ישראל ביתנו,

מי נגד?

הצבעה הסתייגות נדחתה. אנחנו נעבור להסתייגות מספר 5 של קבוצת ישראל ביתנו, מי בעד? מי נגד?

הצבעה הסתייגות דחתה. אנחנו נעבור רגע להסתייגויות של סיעות העבודה,

המחנה הממלכתי וחד"ש תע"ל.

מי נגד? הצבעה הסתייגות נדחתה. סעיף 2 של סיעות העבודה, יש עתיד, המחנה הממלכתי וחד"ש תע"ל. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגות נדחתה. אני מבין שאתה מושך את 3? כן את סעיף 3. אני מודיע שההסתייגויות נפלו. כעת אנחנו נעבור על הצבעה על

הוראת שעה,

מי נמנע? הצבעה החוק

אנחנו נתכנס פה בשעה 18:15 תודה רבה. (הישיבה נפסקה בשעה 17:42 ונתחדשה בשעה 18:15.) טוב,